אנחנו עוברים לסעיף הבא, שחלוף דירות.

אמרו שמדברים עניינית ומקצועית. מה שאני אומר זה מאוד מאוד ענייני. אלה הילדים שלנו.

אבל לא דואגים